על סדר היום הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שלוחה טלפונית ייעודית לביטול עסקה), התשפ"ג-2023 של חברת הכנסת חוה אתי עטיה. הצעת החוק עברה טרומית בדיוק לפני שנה ושמונה חודשים. הכנו אותה לקריאה ראשונה. ב-29 ביוני 2022 הכנסת פוזרה. כותרת הצעת החוק עברה שלושה גלגולים, שלושה נוסחים, כאשר בהתחלה היא הייתה שלוחה טלפונית, אחר כך היא מענה טלפוני ועכשיו אני רואה שהכותרת היא שירות טלפוני. לפי ההצעה של ועדת שרים לענייני חקיקה, החוק יחול על חברות תעופה בלבד, בתוספת השמינית לחוק הגנת הצרכן.

מהצעת המחליטים. זמן ההמתנה למענה טלפוני עד חמש דקות. מדובר רק בעסקה שנרכשה על ידי הצרכן ישירות מחברות התעופה במסגרת מכירה ישירה ולא באמצעות גורמים אחרים כגון סוכני נסיעות באתר האינטרנט שאינם אתרי אינטרנט של החברה. עם תחולת החוק הייתה בעיה. לפני שנה החליטו שעד שהם ייערכו חברת אל על ועוד חברות ונתנו זמן שלדעתי זה זמן רב מה גם שאנחנו מתקרבים לעונת הקיץ ולחגים. אני חושבת שהצעת החוק הזאת תקל על הצרכנים בעת ביטול העסקה. אנחנו זוכרים את המקרה של אזהרת מסע לתורכיה, אנשים ביטלו טיסות ולא הצליחו לבטל את העסקה. כך גם בתקופת הקורונה. אם את מצלצלת ואומרת שאת מבטלת, הביטול חל?

אני מתקשרת, יש שלוחה. לא רוצים לקרוא לזה שלוחה ייעודית. אני מתקשרת, עד חמש דקות. כאן נותנים לך ווטסאפ שהוא לא מגיב ולא עונים לך אחרי ימים רבים. אנחנו מדברים על תקופה של לחץ, אזהרות וקורונה. ואז הביטול בתוקף. הביטול בתוקף. חברות תעופה הוחרגו בעוד שעוסקים אחרים כן נמצאים בסעיף 18(ב), אבל צריך להחיל את הוראות החוק הזה גם על חברות התעופה הישראליות. אני אומרת שזה יחזיר את האמון בחברות התעופה וזה דבר טוב לצרכנים. בדיון הקודם עלה נציג אל על ואמר שכדי שהחוק יביא בשורה, יש להרחיב אותו. יש חברות תעופה זרות ויש כאלה שרוכשים כרטיס טיסה פלוס מלון, מעין עסקת חבילה. אני כל יום מקבלת עשרות טלפונים ממשרד הכלכלה ואומרים לי שיהיה לי ברור,

אתם עומדים בדיוק עם מה שהוסכם. זה ההסכם איתם. זה לא מחייב אותי. לי נמאס מהעניינים האלה.

היום אפשר לבטל אבל מה שמוסיפים כאן זה את ההודעה הטלפונית הזאת. בעצם מה שקובעים שיהיה מענה טלפוני שיינתן בחינם. אין עלות בהתקשרות. הדבר השני הוא שתהיה שלוחה ייעודית לביטול העסקה וברגע שמגיעים לשלוחה, צריך לענות תוך חמש דקות. זה חל על דברים אחרים בחוק? יש הוראות בסעיף 18ב(1) שנותן הרחבות והן חלות על רשימה של עסקים שמנויים בתוספת השנייה שזה שירותים פנימיים כמו מים, תקשורת וכולי. עכשיו הוסיפו את חברות התעופה.

עכשיו בעצם מוסיפים את חברות התעופה לא לעניין כל החובות. אם כל החובות היו חלים על חברות התעופה, היו מוסיפים אותם לתוספת אבל לא מוסיפים לתוספת. למה לא מוסיפים לתוספת? כי להבנתי ההחלטה בוועדת שרים הייתה שרק ההרחבות הספציפיות האלה יחולו על חברות התעופה. מי ממשרד הכלכלה כאן? הרשות להגנת הצרכן. למה אתם מתנגדים שהם ייכנסו לתוספת? אני לא חושבת שיש לנו התנגדות עקרונית. זה מה שהיה בהסכמה. בסדר. אני אבטל את ההסכמה הזאת. תכניסי את זה לתוספת. אני מצטער. למה אתם צריכים להגן על חברות התעופה מעל ומעבר? מי רוצה להתייחס? שלום אדוני. אני מהייעוץ המשפטי בחברת אל על. כמה הערות מקדמיות.

יש סיבה שעד היום זה לא הוחל על חברות תעופה. החוק הזה לא מקובל בעולם התעופה באירופה ובארצות הברית. לנו אין התנגדות עקרונית שזה יוחל ובלבד שזה יוחל באופן שוויוני. אי אפשר להחיל אותו על חברות זרות. למה לא? חוק שירותי תעופה, חוק פיבי חל על כל חברות התעופה. מה שקורה כאן במדינת ישראל, זה אבסורד. מחילים חוקים רק על חברות התעופה הישראליות. צרכן שקונה כרטיס טיסה מאמריקן או מדלתא, הוא לא זכאי לבטל עסקה, הוא לא זכאי לקבל שירות במוקד הטלפוני. כל הזמן מטילים חובות שיוצרות עלויות רק על חברות התעופה הישראליות ובכך פוגעים בתחרות. בסופו של דבר לכל חובה כזאת יש משמעות כספית שבסופו של דבר מגולגלת על הצרכן. אני יכול להחיל את זה על כל חברות התעופה? משרד המשפטים. מה שנאמר כאן הוא לא כל כך מדויק. זאת אומרת, חוק הגנת הצרכן לא קובע במפורש על עוסק ישראלי או לא עוסק ישראלי. העמדה המסורתית המיושנת הייתה שהחוק על הצרכן חל על מי שיש לו נציגות בישראל. מאז, עם התפתחות המסחר המקוון, כבר התקדמנו. יש לכם בעיה שזה יחול ותיכנס התוספת?

לא התוספת. אני מדברת על החלת החוק על גופים זרים. אנחנו הגשנו עמדות מטעם היועצת המשפטית לממשלה בהמון תיקים, אמנם לא בהקשר של חברות תעופה אלא בהקשרים של עסוקים בינלאומיים אחרים ואמרנו שכאשר עוסק מכווין את פעילותו לישראל, לצרכן הישראלי, ויש כל מיני אינדיקציות לכך, החוק יחול. אבל אנחנו לא קובעים בפורש בחוק הגנת הצרכן, בטח לא אגב סעיף מסוים, שהחוק חל על חברות תעופה זרות. בהצעת החוק שמונחת בפנינו כתוב - - - זוב את הצעת החוק. תתעלם ממנה לרגע. אנחנו נשנה את ההצעה. אם אני מכניס את חברות התעופה לתוספת, גמרתי את העניין ולא צריך את כל החוק?

יש כאן שתי שאלות. אני לא מבין למה משרד הכלכלה צריך להרים לה טלפון כל יום.

מה הסיפור הזה? לא הבנתי את משרדי הממשלה. יש דברים שלא רלוונטיים. אני אבהיר לגבי השאלה שלך. יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת היא אילו חובות יחולו על חברות התעופה בהקשר הזה,

האם רוצים להחיל את כל סעיף 18(ב),

ואז בעצם הוא ייכנס לתוספת השנייה. יש בעיה עם זה? בתוספת השנייה אלה חברות שבדרך כלל מספקות שירותים חיוניים. כמו שאמרתי, שירותי בזק, אינטרנט, כבלים,

חשמל,

שירותים שהם יותר חיוניים. בואו נחיל את כל החובות. הבנתי. לא מתאים לתוספת. זאת שאלה. זה להכרעת הוועדה. השאלה השנייה היא מה אנחנו כותבים בתוך התוספת השנייה. האם זה כמו שמנוסח בהצעת חוק בפני הוועדה, "עוסק שהוא בעל רישיון הפעלה מסחרית לפי חוק רישוי שירותי התעופה" ואז בעצם זה מכוון לחברות הישראליות, או שכותבים משהו יותר כללי ואז נכנסים לשאלה - - - את שומעת את משרד המשפטים. מי שיש לו משרד בישראל, זה חל עליו. זה חל ומעבר. שוב, אנחנו לא חושבים שצריך לכתוב את זה בחוק.

תן לי לדבר על המהות. במהות אנחנו מסכימים שהחוק צריך לחול על כל מי שמכווין את פעילותו לישראל. אם יש חברת תעופה שיש לה את האינדיקציות המתאימות, כמו שאנחנו לא כותבים שהחוק חל על פייסבוק ועל אגודה ועל גוגל ועל בוקינג. זו עמדה עקרונית. לכן אני לא צריכה לכתוב את זה ואני לא רוצה לכתוב את זה. אני אומר את הצד השני. את כותבת רק מי שיש לו רישיון הפעלה מסחרי. אלה רק חברות מסחריות. אפשר לומר חברות בינלאומיות, גם אלה שמכוונות אבל אני לא רוצה לכתוב במפורש. חברות זרות, גם לפי העמדה המעודכנת של משרד המשפטים זה לא אמור לחול עליהן ואז השאלה אם אתה בעצם מבריח חברות זרות. בחוץ לארץ, אותן חובות שחלות על המקומיים, נגיד בגרמניה, חלות גם על חברת אל על?

רק בישראל זה שונה?

יש הרבה חוקים, והיינו בכנסת כבר לפני חודשיים בוועדת החוץ והביטחון עם חוק נוסף שרוצים להחיל ואמרו במפורש שבהתחלה יאכפו את החוק רק על החברות הישראליות. יש את כל המגבלות הנוספות שלא ניכנס אליהן עכשיו, גם חוק שירותי תעופה שלכאורה חל על כל החברות אבל בפועל הוא נאכף בעיקר על החברות הישראליות. יש גם פסיקה של בית המשפט שפוטרת חברות זרות מתביעות ייצוגיות בחוק הגנת הצרכן. זה לא נכון.

כאן זה נעשה בריש גלה. אומרים רק חברה שיש לה רישיון הפעלה מסחרי, שאלה רק החברות הישראליות. החברות הזרות פועלות לפי היתר הפעלה. לא, זה הולך כך בהצעת החוק הזאת. זה בהסכם. מי כאן ממשרד התחבורה? אני.

אתם נגד העניין הזה? אנחנו רואים בעייתיות בקידום החוק כפי שהוא והאמת היא שרואים גם קצת בעייתיות בקידום החוק אם הוא כן יחול על כל חברות התעופה וזאת משום שאנחנו חושבים שהוא לא יהיה אכיף. נתחיל מהמצב שקיים עכשיו, שהוא מתייחס רק לחברות הישראליות. אנחנו רואים בזה בעייתיות מאוד גדולה כי זה בעצם מחיל חוק רק על חברות ישראליות, עושה רגולציה שהיא רק על חברות ישראליות. איזו רגולציה? בסך הכול זו הודעה טלפונית. יש לזה משמעויות. אתם מגזימים. בכל הצעת החוק אתם מדברים על רגולציה. אנחנו חושבים שזה שם את החברות הישראליות בפוזיציה בעייתית מבחינת נקודת השוויון לתחרות.

לצרכן הישראלי יש אפשרות לבחור איפה הוא קונה כרטיס. אם הוא קונה ב-לאו קוסט הוא יודע שיכול להיות ויש סבירות שהוא יקבל שירות פחות טוב ואם הוא קונה בחברה יקרה יותר שהיא לא לאו קוסט, יכול להיות ששם הוא יקבל שירות לקוחות יותר טוב. השוק היום הוא תחרותי והוא מציע פתרונות אחרים מבלי הצורך להתערב. אם מחליטים להחיל את החוק גם על חברות התעופה הזרות, אנחנו נכנסים לבעייתיות אחרת שהיא בעייתיות אכיפתית. אני לא חושב שאנחנו יכולים לבוא ל-ריינר או לחברות גדולות אחרות ולהגיד להן בואו תפתחו מוקד. אנחנו פסיק בפעילות של החברות האלה. אני לא חושב שלבוא ולהגיד להן תפתחו כאן מוקד שיתקשרו ויבטלו עסקה ותוך חמש דקות אתם צריכים לענות, זה משהו שהוא בכלל ישים אל מול יותר מ-100 חברות תעופה שטסות לכאן והמספר הזה רק צפוי לגדול. ההצעה שלנו היא הצעה שלישית וההצעה היא להשוות את החוק

האירופי. על פי התקינה האירופאית חברות התעופה או עולם התעופה באופן כללי מוחרג מחוגי הגנת הצרכן בהיבטים של ביטול עסקה ואנחנו חושבים שזה נכון כאשר מסתכלים על שוק גלובלי. כל הדברים שעורכת הדין כספי דיברה עליהם קודם, אלה שווקים מקומיים. איפה הייתם בוועדת שרים? הייתם מתנגדים בוועדת שרים. למה לא התנגדתם? למה לא טענת את זה בשנה שעברה? אני ראיתי החלטת שרים מחודש מרץ האחרון וההחלטה אומרת שהחוק הזה יקודם רק בהסכמה. מה זה רק בהסכמת? תפסיקו עם הטיעון הזה. זה טיעון אפילו לא אינטליגנטי להגיד אותו. אתם אומרים שאתם נגד החוק, אז תגידו שאתם נגד החוק.

בדרך כלל מדובר על תיאום אבל יש כבר גבול. אתם מאשרים הצעה ובעצם אומרים לחברי הכנסת ולוועדות בכנסת שהם לא יכולים לזוז מילימטר אלא רק אם אתם מסכימים. תגיד שאתה נגד? מה זה רק בהסכמה? אתה נגד החוק.

אז מה זה רק בהסכמה? תסביר לי את המילה הסכמה. הסכמה של משרד התחבורה. הסכמה של מה? שאתם נגד החוק.

אז מה זה הסכמה? בחיים אי אפשר לקבל את ההסכמה שלכם כי אתה נגד החוק.

עזוב, בחייך, יש גבול לכל דבר. מבחינתי כשכותבים הסכמה, אני לוקח את זה, מקפל, זורק לרצפה ודורך על זה. זה מה שאני עושה. הבנת? זה להגיד הסכמה? זה להגיד אני נגד. אתה אומר את זה במפורש. אתה לא מתבייש להגיד שאתה נגד. אני לא מתבייש להגיד שאנחנו רואים בעייתיות בקידום החוק. אני רק רוצה להבהיר ולהגיד שהחלטת הממשלה אומרת שהחוק לא יקודם אלמלא הסכמות של כל משרדי הממשלה.

אני זרקתי את זה לפח. מרגע זה, זרקתי את זה לפח. אני רוצה להוסיף משהו בבקשה.

סמנכ"לית שיווק ומכירות בחברת ישראייר.

הם אפילו לא באו. חשוב לנו לומר שאנחנו חברת תעופה ואנחנו גם חברת תיירות. המוצר שלנו מאוד מורכב. אצלכם זה גם מלון. מה קורה כשמדובר גם במלון? מלון ורכב. לכן מורכב לטפל בביטול עסקה כזאת. לכן ההצעה שלנו היא להוסיף גם אמצעים דיגיטליים בהם אנחנו נוכל להגיב תוך איקס זמן.

זה מאוד קשה כשיש לך עוד מלון והשכרת רכב ומוצרים אחרים.

מה את עושה עם זה? אני מבטל את הטיסה, הבן אדם חושב שהוא ביטל את הכול אבל בפועל הוא לא יכול לבטל את המלון ואת השכרת הרכב. לכן נדרש זמן. זה היה רק לגבי חברות תעופה. אין לי בעיה שזה יורחב ככל שניתן לטובת האזרחים אבל זה לצערי ההסכם עם ועדת שרים. ההצעה הזו לא באה להתערב בזכות הביטול עצמה. לא, זה לא קשור להסכמת ועדת השרים. זה בעייתי מבחינת העסקה.

בשנה שעברה דיברנו על הסוגייה הזאת. כתוב כאן רק על הטיסה? אגב, גם אל על מוכרת חבילות. אני רוצה להציג איזשהו רקע למצב קיים. אני אסיים את המשפט. אני אומרת שהנוסח כרגע מדבר על החובה של העוסק לתת שירות טלפוני לגבי מענה של פנייה של צרכן שמבקש לבטל עסקה. אבל עסקה היא כל עסקה.

זאת לא רק הטיסה. ההגדרה היא עם מי.

אם זה בעל רישיון, עוסק שהוא בעל רישיון הפעלה מסחרית,

אם מי שערך את העסקה היא חברת ישראייר או כל חברה אחרת שיש לה רישיון הפעלה מסחרי, אז בעצם אפשר לבטל איתה. איך את יכולה לקחת אחריות על המלון, על הרכב, על השיט? כשאומרים לבטל עסקה, השאלה היא איזו עסקה. יש לך כאן שיט, יש לך רכב, יש מלון. הכוונה כאן היא לא חד חד-ערכית. אני לא יכול לבוא בחוק ולהגיד תבטל הכול. ברשותכם, אני רוצה לתת רקע לגבי מה שקורה היום. אני מנהלת אגף המוקדים באל על. היום לקוח, צרכן שרוצה לבטל עסקה, לאל על יש מוקד שמונה היום מעל 300 נציגים. שמעתי את זה בפעם הקודמת אבל זה לא צלח. קודם כל, תקופת הקורונה, אחרי הקורונה, לא מאפיינת את המצב היום. היה מצב אחר לחלוטין. היה כאוס. הכול נעשה Start over. המצב ההוא לחלוטין לא מייצג את מה שקורה היום. נכון להיום לקוח שרוצה לבטל עסקה, יש לו לא מעט ערוצים לבצע את זה. ראשית כל, הוא יכול לבצע במסגרת חוק הגנת הצרכן דרך האתר. הוא יכול לבצע

מייל, יש לו בנתב השירות הטלפוני של חברת אל על.

כשאת מתקשרת בנתב, יש לך הפניה מיועדת ספציפית לביטול כרטיס טיסה. כן, אבל רק את הכרטיס הוא יכול לבטל. זה בדיוק מה שאני אומרת. ההוראות כאן, נגיד בניגוד להוראות אחרות בחוק הגנת הצרכן שמדברות על מתי אפשר לבטל עסקה, כאן החובה היא לגבי השלוחה הטלפונית ולגבי זה שהיא תהיה חינמית. הוא מגיע לשלוחה ויכול להיות שיגידו לו שאין לו זכות ביטול. הרעיון כאן הוא לאפשר לצרכן להגיע בצורה מהירה לעוסק. הבנקים קיבלו מענה תוך שש דקות. משך הזמן הוא לא כל כך הגיוני. יש טלפון עם מענה אנושי? מענה אנושי שנותן לו מענה. היא אומרת שהוא לא יכול לבטל. מה קורה עם זה? חברים, ממוצע זמן שיחה כזה הוא שמונה דקות. הקציתם לזה חמש דקות, משהו הוא לא בר ביצוע. תחשבו על לקוח שצריך לבטל טיסה, יש לו טיסת קונקשן, יש לו מלון, יש לו רכב ואני לא מדברת על מישהו שיוצא לשיט וצריך לעשות לו התאמות למשהו אחר. זאת אומרת, זמן טיפול בפנייה כזאת הוא לפחות שמונה דקות ואני מדברת על מישהו מקצוען שיודע את העבודה. אז יהיו שמונה דקות.

אנחנו לא בסוגייה של הדקות. יש דברים יותר מורכבים. צריך להיות ריאלי. אי אפשר לתת מענה לכל 100 אחוזים מהפניות תוך חמש דקות. זה לא ריאלי. אי אפשר להחיל משהו שהוא לא בר ביצוע. אתי, הבעיה כאן היא פשוטה. כאשר מדובר רק בביטול טיסה, אין בעיה. כאשר מדובר בביטול עסקה באופן כללי, יש לך בעיה. את לא יכולה לבטל. זה לגבי ביטול עסקה אבל הם טוענים שלהכליל את כל חברות התעופה הזרות, זה בעייתי. זה כבר עניין אחר. בנוסף אי אפשר ליצור כאן אפליה

הישראליות. רוב הנוסעים שלכם הם ישראלים. אם אני מבין קצת מאנשים, המוקד לא עובד כל כך טוב. על סמך מה אתה אומר את זה? מפניות שהגיעו אלינו. אתם חברה ישראלית ובאופן טבעי נוסעים אתכם המון ישראלים. אני מנהלת את אגף המוקדים, מנהלת את ה-ריל טיים ואת ה-און ליין כל יום וכל היום. אני אמונה על זמני ההמתנה ויודעת בכל רגע נתון מה זמן ההמתנה. נכון להיום מקסימום זמן המתנה עומד על שש דקות. אתם מדברים על תקופה שהייתה אחרי הקורונה כאשר 300 אנשים סיימו את ההעסקתם במוקד. המוקד החל עבודה מאפס. לא היו נציגים, לא היה מענה. מאז גויסו 300 אנשים והיום יש ארבעה מוקדים שנותנים שירות טילפוני של חברת אל על. כמה זמן המתנה היה בשנה שעברה? 120 דקות אבל אנחנו לא במצב הזה.

בואו נקרא את החוק ונתייחס לסעיפים. משרד המשפטים, אתם הרגולטור גם של ועדת השרים. "המשך הליכי החקיקה קודמו בהסכמת משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד התקשורת, משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים". בשביל חוק כזה קטן היה הייתה צריכה לעבור ויה דולורוזה כזאת גדולה? הסכמות של חמישה משרדים? זה כבר היה בקדנציה הקודמת. זה כבר עבר. אגב, אין לנו התנגדות לחוק. אנחנו רק מבקשים לעשות אותו נכון. עידית, ממך כן ביקשו אישור? לא צריך היה לעבור גם את האישור שלך? הם צריכים רק להכניס את משרד ראש הממשלה. לנו אין התנגדות לחוק. אנחנו רק מבקשים להחיל אותו בצורה נכונה. זה חצי התנגדות כי ברגע שנחיל על הכול, הוא כנראה לא יהיה. עכשיו אנחנו בהכנה לקריאה ראשונה. עד הקריאה השנייה והשלישית אני מבקש,

התייחסות של משרדי הממשלה. אנחנו רוצים לדעת מה ההשלכות כאשר מכניסים את כל החברות לנושא הזה. הדבר השני שאני מבקש הוא התייחסות לתוספת, לחוק הקיים, האם להכניס את זה לתוך התוספת או לא. תכתבי בדברי ההסבר שהוועדה תתייחס לזה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני לא עוזב את זה אבל אני נותן לכם זמן להתכונן לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אם אפשר לומר משהו קטן לנקודה הראשונה.

באף סעיף בחוק לא כתוב שהוא חל על עוסק זר שעובד מחוץ לישראל. אם אנחנו נכתוב את זה רק בסעיף הזה רק לעניין הזה, זה שומט את הקרקע גם מתחת לכל מיני עמדות שהגשנו לבתי משפט, גם מתחת לפסיקת בית המשפט.

מה זה אומר על סעיפים אחרים. התיקון אומר בעל רישיון, הפעלה מסחרית.

אפשר לשקול למחוק את זה אבל אני לא רוצה להגיד במפורש. זה פוגע בשאר הסעיפים.

יכול להיות שאז נמחק את זה שהוא בעל רישיון הפעלה מסחרי. נבדוק את זה אבל אני לא רוצה לעשות את זה בלי לדעת מה ההשלכות. מה אומר משרד התחבורה? זה בעייתי מבחינת כל החברות? יש חברות שיפסיקו לטוס לארץ בגלל שהן צריכות לעשות מענה טלפוני? אני לא יודע להגיד את זה אבל אני יכול להגיד שיכול להיות שהן גם לא יממשו את החוק. זה סיפור אחר. זאת לא בעיה שלי. זאת כבר בעיה שלכם. בגדול אני לא חושב שמישהו בגלל מענה טלפוני, יפסיק לטוס לארץ. אני רוצה לנצל את זה שאתה אומר את זה ולומר שוב ולהזכיר שבחקיקה האירופית עולם התעופה מוחרג מחוק הגנת הצרכן. לא רק זה אלא שארגון התעופה הבינלאומי, שישראל חברה בו וחתומה על אמנת שיקגו שלו, אומר במפורש שצריך לייצר תנאי שוק שווים בין כל חברות התעופה. תנאי שוק שווים, זאת לא סיסמה. לפי השיטה שלך תנאי שוק שווים זה לא לתת שום מטלה לאף אחד ואז תנאי השוק שווים. זה מה שאתה בעצם אומר. דרך אגב, זה אומר שאף אחד לא יהיה אחראי, לא הזרים ולא הישראלים. זה לעשות את מה שאפשר בתנאי שוק. מה לעשות שהישראלים נוסעים היום פחות כך שנתח השוק שלהם הוא קודם כל הישראלים. זה מחולק שליש ושני שליש חברות זרות וישראליות והכוונה של זה היא לא לשים את החברות הישראליות בתנאים לא הוגנים. ניתן לתורכים לקחת את כל השוק. יכול להיות שבסוף זה יקרה. אם לא תשרתו את האנשים זה מה שיקרה. אנחנו משרתים את האנשים. זה תלוי בכם ולא בנו. אני מזמינה אתכם להתקשר. אני אתן לך מספר טלפון ותבדוק. לפני שנה ההתניות היו אחרות לגמרי. תחילו את החוק אבל תנו לנו תנאים להתמודד איתו. אל תקשו עלינו . שימו דיגיטל. נקיים דיון בסוגייה שאת מעלה. יש כאן מספר סוגיות שלא הועלו. תכף נלך לקראתם בזמנים. אין בעיה. מי קורה את הצעת החוק? אני אקרא. הוספת סעיף בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן החוק העיקרי), אחרי סעיף 18ב יבוא: "18ב1מתן שירות טלפני לביטול עסקה עם חברת תעופה הוראות סעיף 18ב יחולו, בשינויים המחויבים, גם על עוסק שהוא בעל רישיון הפעלה מסחרית לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963 לעניין שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה על פנייה של צרכן המבקש לבטל עסקה שערך עם בעל הרישיון, ובלבד שהתקיימו כל אלה: ההתקשרות בעסקה שהצרכן מבקש לבטל הייתה עם בעל הרישיון ישירות ולא באמצעות צד שלישי, ובכלל זה נותן שירותי סוכנות נסיעות. לעניין זה, "נותן שירותי סוכנות נסיעות" מי שנותן בתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, שירות משירותי סוכנות נסיעות כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976. הוראות סעיף קטן (א1)(1), (2) ו-(4) של סעיף 18ב לא יחולו". כמה עשו את זה באופן ישיר? כל מי שמזמין דרך האתר. כמה אחוזים? אחוז הרבה יותר גבוה רוכשים דרך סוכני הנסיעות. נכון, אבל עדיין אלה עשרות אחוזים.

איפה כתוב כאן דקות?

בהמשך. הסעיף של הדקות, בהצעת החוק המקורית זה נכתב אבל סעיף 18ב מדבר על זה ש"משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בסוגים המפורטים בפסקה (6) לא יעלה על שש דקות מתחילת השיחה". ההמתנה.

לגבי השיחה עצמה, לא כתוב.

הם רוצים שמונה דקות לפחות. אתה רוצה שמשך ההמתנה לא יעלה על שמונה דקות? בעניין הזה. מדובר רק במשך ההמתנה.

השיחה. נמתין עד שמונה דקות.

זה הממוצע שלהם. תני לה את זה.

בסדר. או שנכתוב סעיף ייעודי ולעניין חברה כזאת, יהיו שמונה דקות.

צריך לדעת להסביר במה הם שונים מיתר הגופים שבתוספת. כל הגופים האחרים שבתוספת, להם יש שש דקות צריך לדעת להסביר. אנחנו מוצר הרבה יותר מורכב מבנקאות, תקשורת

תסבירו למשרד המשפטים. הם צריכים להשתכנע. באמת, זה נכון. תסבירו לה למה אתם שונים. כי המוצר הרבה יותר מורכב. יתרה מזאת, אני לא חושבת של-100 אחוזים מהשיחות צריך לתת מענה. הבנקים קיבלו החרגות. צריך לקחת בחשבון שיש משתנים מכוח עליון שיוזמים את הביטול וזה יכול להיות הרבה יותר מטיסה אחת, ולראיה, השביתות הגדולות שהיו. אם יש בעיה של מזג אוויר כמו שלג, כמו ערפל, דברים שנכפים על חברת התעופה, מצב כזה יכול לגרום לביטול של חמש-שש טיסות, תכפילו את זה ב-200 ומשהו אנשים על טיסה, חמש טיסות שמבוטלות באותו יום, ובואו תגידו לי אתם כמה אנשים צריך כדי לתת מענה לדבר כזה תוך חמש דקות. הרי זה לא משהו שהוא בר ביצוע. לכן אני אומרת שאי אפשר לקבוע. המטרה היא טובה והיא לתת שירות טוב לצרכן,

אנחנו עושים את הכול כי אנחנו רוצים שבסקרים שלנו נהיה במקום גבוה, אבל להחיל עלינו משהו כזה שהוא לא בר ביצוע, זה בעייתי מאוד. אני שוב אומרת שרק לאחרונה היו השביתות הגדולות. תזכרו את השביתה שהייתה בנתב"ג, שזה כוח עליון, זה לא משהו שאנחנו עשינו. איך אתם עונים לאלפי נוסעים תוך חמש דקות? זה לא הגיוני. גם שמונה דקות.

זה בדיוק מה שאני אומרת. לכן צריך לפתוח אמצעים דיגיטליים.

ש-85 אחוזים מהשיחות שלהם ייענו תוך שש דקות כאשר מדובר במוצר אחר לגמרי, מוצר שהוא לא מורכב. אם רוצים להחיל עלינו את החוק, אז קודם כל אי אפשר להתייחס ל-100 אחוזים מהשיחות. לא. הדבר היחיד שאני מוכן לעשות זה לשנות את מספר הדקות. אני שוב אומרת שזה לא יכול להיות שש דקות. משרד המשפטים, זה מקובל עליכם? אפשר לחשוב על זה. אני מוכנה להשתכנע שמה שנעשה בתוספת השמינית - - - אנחנו נתקן לשמונה דקות. לקראת הקריאה השנייה והשלישית תחשבו. יש לנו זמן לתקן את זה. אין בעיה.

אם מדובר בכוח עליון שנכפה עלינו ויצר את הביטול, כאן אי אפשר למדוד אותנו. אם יש שביתה שפתאום החליטו לא לאפשר לנו לטוס עשר טיסות, אנחנו לא נוכל לעמוד במשהו כזה. דרך אגב, אף אחד לא יוכל לעמוד בזה. או אם יש אירוע מזג אוויר. יכולה גם להיות רעידת אדמה בתורכיה. אני מדברת על משהו שיוצר תגובת שרשרת. אם יש סופת שלגים וכל צפון אמריקה נסגרת. בסעיף 18ב(5) לחוק הגנת הצרכן יש חריג שמדבר על זה. אם נופלות תשתיות טכנולוגיות ואין אפשרות. אם יש תקלה תשתיתית, הם לא יכולים לתת מענה. זה יוכרז על חברות התקשורת בסעיף 5. אבל כמה מקרים כאלה יכולים לקרות? כמה מקרים יכולים להיות שכל תשתית הבזק והטכנולוגיה נופלת במדינת ישראל? מקרי קצה. אני חייבת לציין שיש לנו הרבה פגעי מזג אוויר. יש עונות שלמות בהן אי אפשר לטוס בגלל פגעי מזג האוויר או הטיסות מתאחרות. גם זה יוצר עומס על המוקדים שלנו. את צריכה לבטל דרך סוכני הנסיעות. זה לא חל עליהם. למה אי אפשר לעשות את זה באמצעים דיגיטליים? זה ייתן את כל המגוון. כי לא כולם יכולים. אנשים זקנים יודעים לעשות זאת דיגיטלית? לא כולם. יש אי-מיילים, יש ווטסאפים. אני אומרת שאנחנו כבר היום מאפשרים את זה.

אנחנו מאפשרים. היום אנחנו מאפשרים את זה. אפשר לפנות אלינו לביטול גם בנתב השיחות הטלפוני, ב-IVR זה מספר 2 בהקשה, באתר, במייל ייעודי, ב-ווטסאפ, בפייסבוק, באינסטרגם. זאת אומרת, היום אפשר לבטל את העסקה. את הפנייה אפשר.

בחוק אין בשר כי מצד אחד אפשר לבטל את העסקה ואז צריך לראות האם אפשר לבטל את המלון ואת שכירת הרכב וכולי.

רק את הטיסה. אבל יש כאלה שרוכשים חבילה שלמה. יש בן אדם אחד טס ואין לו מלון או רכב.

לא רלוונטי. מדובר כאן על האמצעי בו אפשר להשיג את חברת התעופה. זה לא קשור למהות הזכות, אם יש לו זכות לבטל. כן, אבל זה דוחה דברים אחרים. זאת שיחה יותר מורכבת. טיסה בלבד ולא דרך סוכני הנסיעות. כל עסקה. כל עסקה שהוא עשה עם אותה חברת תעופה, לא משנה איזו עסקה,

לא, אם הוא עשה באופן ישיר ולא דרך סוכני נסיעות. 80 אחוזים מהמכירות הם דרך סוכני הנסיעות. אין לי בעיה. אני אעביר את החוק הזה. אתם צריכים לתת מענה בשש דקות. רק לתת מענה. כדי לתת מענה תוך שש דקות, את צריכה לדחות לקוחות אחרים. זה מצריך התארגנות מסוימת. יש לכם עוד הערות? לקראת הקריאה השנייה והשלישית ניכנס יותר לעניינים האלה. לגבי הזמן, נתקן לשמונה דקות. ואני במקשת להוסיף את ההערה של כוח עליון. משרד המשפטים, עד הקריאה השנייה והשלישית ייתן את העמדה המדויקת שלו ואנחנו נתייחס אליה. בבקשה לציין מצב של ביטול עקב כוח עליון. לגבי חברות זרות, כן או לא, בקריאה השנייה והשלישית נעסוק בזה.

נצטרך לתקן את עוסק שהוא בעל רישיון הפעלה בישראל. בדיוק, ואז זה יכניס את כולן. אני מחכה לתשובה גם של משרד התחבורה וגם של משרד המשפטים. ברשותכם, אם אפשר יהיה לסייג את כוח עליון. צריך לכתוב את זה במפורש. לא לכתוב. ברור לי אבל אני לא יודע מה ההשלכות. שיבדקו את ההשלכות. אני לא רוצה לגרום נזק לכל ענף התעופה בגלל החוק הזה. נקודת המוצא היא שחוק הגנת הצרכן חל גם כך על חברות בינלאומיות. אבל תכל'ס הוא לא חל. הוא לא חל.

את יכולה להגיד לי עד מחר. אני עוד לא ראיתי את לופטהנזה מתייחסת אליכם. יש תובענות ייצוגיות. אני לא רוצה בחוק הזה שנותן מענה טלפוני לעשות בלגן לכל התעופה במדינת ישראל. אני רוצה לומר משהו לא לפרוטוקול. אין לא לפרוטוקול. ברגע שאת מדברת, זה לפרוטוקול. טסתי לבלגיה ליומיים. כוס מים צריך לקנות. זה לא קשור לזה. פעם ראשונה זה קרה לי.

שצריך לרכוש כוס מים. החברה לא נותנת מים, לא נותנת קפה, לא נותנת כלום. מאוד חשוב לקחת בחשבון את הכוח העליון.

מה לגבי ההחרגה שהיא מבקשת לגבי כוח עליון? מה התשובה שלכם? מבחינתנו צריך לראות איך כותבים את זה, אבל אפשר על אותו רציונל שיש היום. אם יש משהו מערכתי, צריך לראות. בסעיף 5 זה מצוין. זה ניתן. זה לא רלוונטי לכם. נכון ולכן אני רוצה לעשות התאמה לחברות התעופה כי כוח עליון זה משתנה שחל עלינו ובמצב כזה אין לך שליטה. כוח עליון זה שביתה, זה מזג אוויר. זה לא ידוע מראש. מה זה לא ידוע מראש? אנחנו חברת תעופה. אם יש שלג, אם יש סופה, אם יש רוחות - אנחנו הראשונים שיודעים על כך. טייסים מטיסים את המטוסים. מזג אוויר הוא חלק בלתי נפרד מתפעול הטיסה. זה צריך להיות מאוד קונקרטי כדי שתהיה ודאות מתי כן ומתי לא. בחוק לא כתוב כלום? פסקה (5) אומרת - כשאני מדברת על החובה לתת את השירות הטלפוני וכולי ש"הוראות סעיף קטן זה לא יחולו במקרה של תקלה מערכתית כללית באספקת הטובין או השירותים על ידי העוסק שאינה מאפשרת קיום הוראות סעיף קטן זה". מדובר על תשתית טלפונית שנופלת, בסדר? אני רוצה להתאים את התקלה המערכתית לעולם התוכן שלנו, בדיוק כמו שכאן זה הותאם לעולם התוכן של התקשורת. תני להם לחשוב. אנחנו יכולות לתת להם דוגמאות. אני מסבירה שוב. באמת, חשוב לי שתבינו את עולם התוכן כדי שתדעו. כשהייתה השביתה הגדולה בנתב"ג, 22 טיסות יוצאות ו-22 טיסות חוזרות בוטלו. תכפילו את זה במינימום 200 אנשים. הבנו את זה. זה משהו שעשוי לקרות. זה כוח עליון שנכפה עלינו, שעליו אני מדברת. יש גם פגעי מזג אוויר. יש פגעי מזג אוויר. תגידי ביטול רב של טיסות. תגידו את התוצאה ולא את הסיבה. מה זה ביטול רב של טיסות? יכולה להיות תקלה טכנית. צריך להבין שאחד גורר את השני. אנחנו לא נעשה חוק ובעצם נבטל אותו בגלל זה. לא לבטל. אומרים לך שאם יש כוח עליון, תציגו להם לאיזה כוח עליון את מתכוונת. אני אומרת. את לא אומרת. את אומרת באופן כללי. אי אפשר לכתוב בחוק באופן כללי כוח עליון. אין דבר הזה. אפשר לכתוב אילו נסיבות. אין בעיה. ננסח. אני כרגע לא מעכב את הקריאה הראשונה. יש לנו אחר כך את הקריאה השנייה והשלישית. תציגו לנו במכתב אנחנו נעביר למשרד המשפטים - למה אתם מתכוונים, לאילו נסיבות.

בחוק שירותי תעופה כתוב נסיבות שאינן תלויות בפעיל. אני מדברת על אותה אנלוגיה. זה לא אותו דבר. השאלה אם זה באמת נכנס בהוראות. לפי מה שאני שומע, זה לא נכנס בהוראות כי זה מדבר על דברים אחרים. אני חושבת שזה נכנס. התקלה היא לא בשירות הטלפוני אלא תקלה מערכתית באספקת הטובין או השירותים. אם אי אפשר לספק את השירות של הטיסה, זה הכוח העליון.

תקלה מערכתית? זה מינוח שלא מתאים לעולם התוכן שלנו. מתאים ועוד איך. למה לא מתאים? כי לנו יש דברים אחרים.

אם אתם לא יכולים לספק את הטיסה בגלל כל מיני נסיבות, נגיד שלג כבד באופן מיוחד, אז אתם מקבלים המון טלפונים. אדוני, תקלה מערכתית זה לא שלג. שלג זה משהו אחר.

אתם לא יכולים לספק את הטיסה. המינוח הוא לא נכון. אני אומרת שיש לנו את הסעיף בו אנחנו אומרים איזה הוראות סעיפים קטנים של סעיף 18ב לא יחולו. אנחנו יכולים להוסיף שמלבד ההוראות שלא יחולו, יקראו את פסקה (5) בלי המילה מערכתית. לא יחולו במקרה של תקלה כללית.

תתקני את זה.

מה זאת תקלה כללית? שאי אפשר להוציא טיסות בכלל? אי אפשר להוציא רק למדינה מסוימת? מה זה אומר? לכן יש בית משפט.

אבל בהקשר של החברות שבתוספת, יש שם את בזק, שירות טלפוניה,

ברור מהי תקלה כאשר כל האינטרנט קרס. כאן אני לא יודעת מה המשמעות של תקלה כללית. הם לא יכולים לטוס בגלל משהו. תנאי מזג אוויר. טיסה מבוטלת. אנחנו מדברים על ביטול טיסה. הטיסה מבוטלת, אז לאותם לקוחות של הטיסה המסוימת הזאת שבוטלה, אתם לא חייבים לענות תוך שמונה דקות כמו לכל שאר הלקוחות. נכון, אבל זה לא עובד כך. זה גם לא הגיוני לעשות את זה כך. אותה טיסה מן הסתם משפיעה על מערך נוסף של לקוחות שפונים.

אני חייבת לומר שמה שכתוב כאן זה שהתקלה אינה מאפשרת את קיום הוראות הסעיף. הכוונה היא שיש זרם לקוחות שבמספר הנציגים הקיים אי אפשר לתת את המענה. הם לא יכולים לתת מענה תוך שמונה דקות. רק אותם אנשים שהיו אמורים לעלות על הטיסה. זה גם לא אומר שאם בוטלה טיסה אחת - - - אבל זאת לא טיסה אחת. זה משבית סבב. מטוס טס בסבב. אם מטוס אחד לא יוצא, יש תגובת שרשרת. אז מה את רוצה? היא רוצה שבכלל לא יהיה מוקד ולא יהיו מחויבים לכלום ואנשים יחכו 20 דקות. לא. אני ממש לא רוצה שזה מה שיהיה. הנקודה שמשרד המשפטים מעלה היא מה קורה אם יש ביטול של טיסה אחת ואז אתה לא חייב לספק את השירות תוך שמונה דקות.

לא לזה התכוונו.

למקרים האלה. המוקד מקבל 10,000 שיחות ביום. אם כן, ביטול טיסה אחת לא תשנה לכם את כל החיים. זו לא הכוונה שלנו. זה כמו שהייתה שביתה כאשר אז בוטלו המון טיסות. אני באתי מעיריית ירושלים. הייתי מחזיק תיק ארנונה. ביום אחד היו לנו למעלה מ-5,000 שיחות. יש תקופות של עומסים. זה בדיוק מה שאני אומרת. אתה אומר לי שבעומסים תחייב אותי - - - יש עומסים כי אם למשל הטילו עיקולים על חשבונות

הפקידים עובדים קצת יותר מהר וגם ממתינים מעט יותר, אבל לא בגלל זה נשנה לכם את כל המערך. מספיק. זהו. אם אתם יכולים להגיע להסכמה עם משרד המשפטים בעניין הזה לקראת קריאה שנייה ושלישית,

אם לא, זה לא יהיה. את מורחת לי את זה לכל מיני כיוונים וזאת לא הכוונה.

חוץ מהתיקון הזה של מספר הדקות שביצענו,

לגבי התחולה, תשעה חודשים מיום פרסומו על מה, על מוקד טלפוני שיש לכם אותו גם כך? צריך תשעה חודשים? תקצרי את זה לשלושה חודשים.

מה פתאום?

אנחנו מבקשים שנה. תקשיבי טוב. אולי את לא מבינה. את לא נמצאת עכשיו באל על. אנחנו קובעים.

כשאת מגיעה לדירקטוריון שלך, הם יקבעו לך. מה הבעיה? אני רק אומרת שאם מחילים את זה בתקופה קצרה יותר, צריך לחשוב מה קורה על עסקאות שכבר בוצעו. אם אלה תשעה חודשים, אתה אומר עסקאות מכאן ואילך.

רוב האנשים לא מזמינים כרטיס טיסה לזמן של יותר מתשעה חודשים.

זה רק מוקד טלפוני. יש להם את המוקד הטלפוני. לא הבנתי מה הקשר מתי רכשתי את כרטיס הטיסה. אני מרים טלפון ואני מבטל את העסקה. כבר יש להם מוקד. אם היו צריכים להקים מוקד מיוחד, צודקת, אז הייתה שנה. אם מחילים את זה על כל החברות בעולם, יש חברות - - - לא החלנו. כרגע אנחנו מדברים רק לפי הנוסח הזה. לא לכל החברות הישראליות יש מוקדים. זו הייתה שאלה להכרעת הוועדה. שלושה חודשים זה מספיק. זאת רק קריאה ראשונה. אל תתרגשו יותר מדי. עוד דיוק נוסח קטן. כשהחרגנו את הוראות סעיף קטן (א)(1א), צריך להחריג את הוראות סעיף (א1)(1)(ב) ו-(ג). זה דיוק נוסח. בסדר.

משרד המשפטים והתחבורה, הבנתם מה אתם צריכים לעשות עד הקריאה השנייה והשלישית? משרד הכלכלה לא קשור לזה. אני לא יודע למה הכניסו אתכם להסכמות.

יש דברים שאתם צריכים לעשות לקראת קריאה שנייה ושלישית. את רוצה חוק,

אבל תכל"ס לא החוק הזה יציל את המצב. אם ייכנסו גם חברות זרות לעניין, זה באמת שינוי משמעותי מצד אחד. מצד שני, משרד התחבורה אומר שאם יהיה מצב כזה, יהיה בלגן עם כל החברות עצמן. חברות התעופה הזאות גם רוצות לטוס לישראל. הן לא עושות לנו טובה. גם את זה אתם צריכים להכניס לראש, משרד התחבורה. החברות הזרות גם רוצות לטוס לישראל. יש להן לקוחות שהן רוצות להביא.

יש לזה השלכות. אני יכול לעשות את זה גם בקריאה שנייה ושלישית, אז נדון בזה. שמשרד התחבורה יבדוק את ההשלכות. הם נגד החוק באופן כללי. הם רוצים להחריג גם את הזרות וגם את הישראליות. ניתן להם לבדוק. אנחנו לא יכולים לבדוק את ההשלכות כי אין לנו מידע. אם צריך, אנחנו נבדוק אבל אני חושב שהשכל הישר אומר שחברה זרה שצריכה להקים כאן מוקד - זאת לא בהכרח חברה שיש לה כאן משרדים למרות מה שנאמר היא צריכה להקים אותו, היא צריכה להעסיק אנשים, היא צריכה לשכור משרד. כנראה לא שמעת מה שאמר משרד המשפטים. יש להם משרד כאן. שמעתי וזה עדיין עניין. מה עושות היום כל החברות הזרות האלה? בדרך כלל הן מתחברות אחת עם השנייה. כשאתה מגיע לשדה התעופה ונתקעת, יש להן עמדה אליה הן מחוברות. בדרך כלל יש להן נציג. זה לא נכון. לא תמיד. בכל מקרה, לחברות תעופה זרות אפשר לפנות במייל ומי שקונה כרטיס ב-לאו קוסט יודע שהוא קונה כרטיס ב-לאו קוסט. אני קניתי כרטיס באל על ובסוף טסתי בחברה אחרת, בלי שאמרו לי. זה בסדר? איפה משרד התחבורה כאן? זאת חכירה. נסעתי באל על. הזמנתי כרטיס באל על. איך הגעתי לחברה צ'כית שלקחה אותי בנפרד?

זה בכלל עניין אחר. תעשו את העבודה שלכם. בינתיים אני לא רואה שאתם עושים אותה בעניין הזה. אני אחזור על השינויים. הארכת משך הזמן משש דקות לשמונה דקות. התחילה תהיה תוך שלושה חודשים וזה בעצם יחול גם על - - - שלושה חודשים,

שלושה חודשים. ריאלי מאוד.

להגיד משהו?

את הפלטפורמה. אין שום בעיה. אם צאתם צריכים להוסיף עוד ארבעה עובדים, תוסיפו.

אלה לא ארבעה עובדים, ברשותך, ואל תכעס עלי, אני רוצה להגיד משהו. הפעם נתתי לך לדבר הרבה. אני רוצה רק משפט אחד לגבי עולם המוקדים. חשוב לי לשתף אתכם. עולם המוקדים הוא אחד העולמות שהכי קשה לגייס אליו אנשים.

אני בפרטי מנהל מוקד טלפוני והכי קל בעולם לגייס אנשים. למה את אומרת שזה קשה?

אנחנו נשמח לקבל. שאני אעזור לך בשיטות גיוס? אין בעיה. תבואי אחרי הדיון, אני אעזור לך. בשמחה רבה. אתה ביהודה ושומרון. לא. פה בירושלים, בגבעת שאול. אני יכולה להגיד לכם שאנחנו עושים הכול - אפרופו לקראת העונה החמה בגיוס של אנשים, בהכשרה של האנשים, וזה לא כל כך קל. חמישה חודשים.

אבל כאן כתוב תשעה. חמישה חודשים. בהצעת החוק כתוב תשעה חודשים. למה אתה מקצר לנו? חמישה חודשים.

לא צריך תשעה חודשים. אם הייתם צריכים להקים,

אבל אני צריכה להרחיב את המערך. לא סתם אני אומרת. תוסיפו כמה טלפונים. זה לא עובד ככה. חמישה חודשים.

מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה ראשונה כפי שהוקראה עם התיקונים? מי נגד? מי נמנע?

אנחנו עוד נשב ונדבר. עוד לא נחתם הגולל. נציג האוצר גל ברנס מסר שההצעה איננה עם עלות תקציבית. זאת עלות תקציבית לאל על. צריך לשנות את הכותרת של החוק ולרשום עם חברות תעופה ישראליות. עם כל הכבוד לכם, אתם באתם אלי עכשיו עם בעיה קטנה ואתם רוצים שאני אשנה עכשיו את כל הדינים קשורים לחברות הזרות. אתם לא חושבים שאתם מגזימים? גם כך בהצעה הזאת אין בה משהו מיוחד. שמונה דקות מענה? נתתי להם עוד קצת זמן. זה מוצר מורכב. זה מקסימום שמונה דקות. עד שמונה דקות. כמה זמן לוקח לענות? שלוש דקות. אצלך? כן. אמרתי לך, אתה ביהודה ושומרון. מה המוקד? במה מטפלים? 30,000 מנויים. של מה? של עיתון. תחשוב על עצמך שאתה רוצה לטוס. אתה לא יכול להשוות. צודק אביחי. זה לא משנה. אתה בונה את מצבת כוח האדם לפי היעד ואז אתה מאזן את זה, וזה כלכלי.

זאת לא בעיה. אם אתה עובד נכון, אם יש לך מנהל מוקד שהוא מקצוען ויודע לגייס אנשים. שנה וחצי אנחנו מנסים לגייס ולהחזיר את מצבת כוח האדם שהייתה לפני הקורונה ואנחנו לא מצליחים. כמה עובדים יש לכם במוקד? היום יש 350. ולי יש 35. אני אומר לכם שאתם לא בכיוון. אתם לא יודעים איך מגייסים עובדים. אני יכול להעביר לכם סדנה. יש לי מוקד בדליה, מוקד בחדרה, מוקד בתל אביב. זה לא אותו עולם